בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, כ"ד בשבט התשפ"ג, 15 בפברואר 2023. אני מתחיל בסעיף הראשון שעל סדר היום, בקשת יושב ראש הוועדה המשותפת חבר הכנסת אופיר כץ לוועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת הדיון בהצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת אופיר כץ לא נמצא ולכן אני כחבר הוועדה אנמק במקומו. דנו בהצעת החוק לאחר שהוגשה בקשה לדיון מחדש והצבענו עליה בוועדה. רוצים להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, זה עבר את כל התהליך וגם נחוץ למען ההרתעה נוכח כל הפיגועים שאנחנו רואים ויש נחיצות לאשר זאת כמה שיותר מהר ובכמה שיותר עוצמה וחוזקה על מנת להרתיע את הטרור הרצחני שמשתולל כאן. לכן אנחנו מבקשים להעביר את הצעת החוק לשלילת אזרחותם של אותם טרוריסטים שמסיימים לרצות את עונשם בישראל למרות שאני לא יודע איך הם מסיימים לרצות את עונשם. אנחנו רוצים להביא את הצעת החוק שתעבור כמה שיותר מהר על מנת להוסיף עוד נדבך קטן בהרתעה מול הטרוריסטים הרצחניים. לכן אנחנו מבקשים פטור. תומר, יש לך מה להוסיף?

אישור הבקשה? 8. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר גם מירב הצביעה בעד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה אושרה פה אחד. אני עובר לסעיף ד', קביעת ועדה לפי חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות התשס"ח-2008. בבקשה חבר הכנסת דלל, תנמק את הבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. בקצרה. קיים חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות. החוק הזה הוא משנת 2008. החוק הזה הוכן על ידי הוועדה המיוחדת לזכויות הילד שהיום אני עומד בראשה. החוק קובע שיוקמו שמונה מרכזי סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות בהם הקטינים יוכלו לקבל אבחון וטיפול רפואי, טיפול נפשי ופגישה עם חוקר ילדים ודברים נוספים. לפי החוק מדי שנה שר הרווחה הממונה על החוק ידווח לוועדה מוועדות הכנסת. זה מה שרשום בחוק אבל מאז ועד היום זה נעשה בוועדה לזכויות הילד שאני עומד בראשה ומאחר והוועדה הזאת היא ועדה מיוחדת כל פעם שנבחרת כנסת, היא מוקמת מחדש - אני גם חושב שהגיע הזמן שזאת תהיה ועדה קבועה ואז צריך לבקש מוועדת הכנסת לקבוע זאת מחדש. לכן אני כאן ואני מבקש שהדיווח יועבר לוועדה לזכויות הילד כפי שהיה עד היום מאז שהחוק חוקק. תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? מי בעד אישור הבקשה? 6. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אין מתנגדים, אין נמנעים, הבקשה אושרה פה אחד. בקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להעברת הצעת חוק סמכויות לאיסוף נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, התשפ"ב-2022 מוועדת חוקה, חוק ומשפט לוועדת חוץ וביטחון לאחר החלת דין רציפות.

אני אנמק את הבקשה. נעשו מספר חקיקות שנמצאות כרגע על שולחנה של ועדת החוץ והביטחון. הדבר הנכון הוא לאגם את הכול במקום אחד שתהיה ראייה כוללנית ולכן בקשתנו היא לעשות את הכול בוועדת החוץ והביטחון, על פי בקשתו והסכמתו של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. זאת בקשת הממשלה או בקשת יושב ראש הוועדה? יושב ראש הוועדה. זה גם בהסכמת יושב ראש ועדת החוקה וגם בהסכמת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. ברור שזה בהסכמת יושב ראש ועדת חוקה כי יש לו עומס, אז הוא לא מתעסק בכלום. אין לו זמן. אני רוצה להגיד לך כי אתה אדוני היושב ראש אדם שמבין עניין לא מהיום. אני רוצה להגיד לכם שאני הייתי יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, אז זה היה פנים והיום זה לאומי, כל דבר שהיה קשור לביומטרי, לנתוני כניסה, אמרו לי שבכל זה אני לא נוגעת כי זה לא עניין של ביטחון, לא פנים ולא חוץ וביטחון. הכול עניין של ועדת חוקה כי אלה זכויות של הציבור. אם לא ועדת החוקה שנמצאת כל היום מהבוקר עד הלילה בטרלול אין סופי על הרפורמות, החוק הזה לא אמור להגיע לוועדת חוץ וביטחון ואתה מבין את זה. הסיבה היחידה שאתה עכשיו אותה עושה את הצעד הזה היא אך ורק בגלל שהוא מתעסק רק ברפורמה אבל אדוני, הייתי שם, הייתי יושבת ראש ועדה, ביקשתי בכנסת הקודמת את הביומטרי כי אמרתי שביומטרי זה ביטחון פנים אבל אמרו לי,

רק ועדת החוקה. גלעד קריב נעמד על הרגליים האחוריות והממשלה אמרה לי לא, זה לא קשור לביטחון אלא זה קשור אך ורק לנושאים של זכויות אדם בכניסה לישראל.

אני אומרת לך שזה לא קשור לימין,

קואליציה או אופוזיציה אלא הגיון. התחננתי לקבל את זה אלי אבל אמרו לי לא. עכשיו מה שאתה עושה כאן, כמובן זה לא קשור לגיל, גיל עושה את עבודתו נאמנה במשרד ושימשיך כך, מה שקורה כאן היום זה פשוט - אני לא יודעת איך לתאר את זה - לשבור את כל הכללים ולהפוך את הכנסת לפלסתר, לחותמת גומי של הממשלה ואנחנו צריכים למנוע את זה. זה לא בסדר וזה לא ראוי. אני רוצה לשמוע את עמדת היועצת המשפטית. אדוני היושב ראש, כמו חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי אני חושב שזאת הצעה לא נכונה ולא נכון לוועדת הכנסת לאשר אותה. תסתכלו מה קורה. אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע צבאי ביטחוני משמעותי מאוד שנקרא חומת מגן 2. אנחנו כבר ביום הרביעי של המבצע הגדול הזה. אלקין, לא לפרסם כאן דברים סודיים. זה שיש מבצע, זה לא סודי כי השר לביטחון לאומי פרסם את זה. זה שזה יום רביעי, זה סודי כי אף אחד לא רואה מבצע בשטח. רואים צעדים. המקלחות קוצרו לארבע דקות. כאשר מדינת ישראל נמצאת במבצע ביטחוני בסדר גודל כזה, חומת מגן 2, לוועדת חוץ וביטחון יש זמן לדון בחוקים כאלה? אין לה במה לעסוק? היא צריכה לפקח על המבצע ברמה יום יומית כמו שקורה. אין לי ספק שתהיה כאן תעסוקה גדולה לוועדת חוץ וביטחון. איך אפשר להעביר חוק שצריך לחוקק אותו וצריך לחוקק אותו מהר לוועדה שעסוקה בפיקוח מבצע צבאי? עוד אף אחד לא החליט שהמבצע הסתיים. אני חושב שבמציאות הזאת המצב הוא שתמיד חוקים שהייתה בהם איזושהי סכנה לפגיעה בפרטיות של האזרח, זכויות אדם, תמיד הלכו לוועדת החוקה. אני יכולתי עוד להבין אם היה מגיע לכאן יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי והיה אומר שזה יותר רלוונטי אליו והוא רוצה את זה אליו, וגם אז הייתי ממליץ על ועדת החוקה, אבל לפחות הייתי מבין את הדיון. הסיפור הוא שוועדת חוץ וביטחון הפכה לכולבויניק של חקיקה שכל יושב ראש ועדה שאין לו זמן לחוקק משהו שולח את זה לוועדת חוץ וביטחון כי היא כנראה כל כך פנויה בימים האלה. איזה פנויה? אדוני היושב ראש מכיר עד כמה היא לא פנויה. כמו שאת יודעת גם אני קצת מכיר. לוועדת חוץ וביטחון יש הרבה ועדות משנה ואפשר לטפל בכל. ועדות משנה לא יכולות לאשר את זה. ועדת משנה לא יכולה לשבת במקביל למליאת הוועדה. ברגע שיש מליאת ועדה לחקיקה, אין ועדות משנה. בין השאר זאת הסיבה שרוב ועדות המשנה עוד לא התחילו לעבוד כי הוועדה כל הזמן עוסקת בחקיקה,

חוק שלישי,

בכנסת הזאת היא הפכה לוועדה הכי מחוקקת כאשר בסוף התפקיד המרכזי לשמו נועדה ועדת חוץ וביטחון, זה פיקוח על מערכת החוץ וביטחון, זה הפעלה של הרבה ועדות משנה מאוד חשובות, זה פיקוח על מבצע ביטחוני שאמרנו שלא היה כדוגמתו כבר הרבה שנים במדינת ישראל. חומת מגן הוא חתיכת אירוע. חומת מגן 2. איך אפשר במציאות הביטחונית הזאת ובעיצומו של המבצע להעמיס עליה עוד חוק כל כך חשוב שצריך לחוקק אותו דחוף? אולי בגלל שיש אזרחים שאנחנו רוצים להוציא אותם בחומת מגן 2? אנחנו צריכים את זה בוועדה שם. להוציא אותם, לאן? להוציא אותם בצורה ביטחונית, בטיחותית. זאת הוויזה לארצות הברית. לכן אני מציע, בואו לא נעמיס על ועדת חוץ וביטחון. ועדת חוקה החליטה שבמקום לעסוק בזכויות אזרח היא מעכשיו עוסקת רק בפגיעה בזכויות אזרח, לגיטימי. תקראו לה ועדת החוקה, חוק ומשפט ופגיעה בזכויות אזרח. אפשר לשנות את השם שלה.

מציע להקים עוד ועדה בכנסת. אם ועדת החוקה לא יכולה, להקים עוד ועדה. אין לנו בעיה להקים עוד ועדה אבל הבעיה היא שכל ועדה שאנחנו מקימים, אתם רוצים אחת כנגד.

אין לנו מספיק חדרים. תודה. אולי אפילו נעשה ועדה משותפת על הוויזה לארצות הברית. אין בעיה. ועדה משותפת.

האמת היא שבאמת עליך אני מתפלאת כי אתה באמת שותף פעיל בוועדת חוץ וביטחון ומכיר היטב את האתגרים. במסגרת זה שאנחנו במציאות מקבילה, בואו נחזור רגע למציאות. המציאות היא שאנחנו חודש לפני רמדאן, שאנחנו בגל בהסלמה, שוועדת חוץ וביטחון צריכה להתעסק בדבר האמיתי ולא באישורי כניסה ויציאה. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו בסוף מה המהות של ועדת חוץ וביטחון, אגב זה שאנחנו יושבים ויודעים על מה היא דנה. אין כאן שום זיקה. אני מנסה למצוא את הזיקה. אתה מדבר על חוקים, נגיד הארכת צו כזה או אחר, ויש איזושהי זיקה, אבל כאן אין שום זיקה. יש כאן איזושהי הליכה אוטומטית כשבסוף באמת מה שהכי עצוב לי בעניין הזה זה שאנחנו מסתכלים על ועדת חוקה שצריכה להתעסק בכל הנושא שעל סדר היום התקין של כולנו אבל היא מודרת ומוטה לדבר אחד מרכזי שהוא פשוט הרס הדמוקרטיה. כל הדברים שמסדירים את החיים התקינים של אזרחי מדינת ישראל מחפשים לעצמם נתיבי ביניים וזה מאוד מאוד מטריד. אני כמובן מתנגדת לזה. אני חושבת שזה נשמע מאוד מוזר. ועדת החוקה מופעלת יומם ולילה לדון רק בהפיכה השלטונית ואז צריכים להפריט את שאר הסמכויות שיש לה ואת שאר העבודה שהיא צריכה לעשות. ועדת חוץ וביטחון נשמעת כמו קבלן משנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. אם אנחנו מתעמקים יותר בחוק הזה, אני חייבת לומר שהיו לנו ויכוחים אפילו בתוך הסיעה על החוק הזה, עד כמה הוא חודר לפרטיות של האנשים, עד כמה יכולים להיות בו סעיפים שכן יפגעו בזכויות אזרח וזכויות אדם ועכשיו באים ואומרים להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון.

שאין לכם נציגים בה. אין נציגים, אקס טריטוריה. בוועדת חוץ וביטחון? מעניין למה. (היו"ר אופיר כץ 09:50) בבקשה לא להפריע. יש כאן דיון סופר ענייני. דמוקרטיה משגשגת. הם ויתרו, מה את רוצה? פספסת את הדברים שלי. אני אמרתי בצורה עניינית לחלוטין שכשהייתי יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, ביקשתי שנושא הביומטרי יגיע אלי ואמרו כאן בשום פנים ואופן לא, רק ועדת החוקה. הנה, אני אומרת בגילוי נאות. התעקשו איתי. באנו לעשות כאן דיון ענייני, האם הכנסת היא חותמת גומי. אני חושבת שהם צדקו שהתעקשו כי באמת זה צריך להיות בוועדת החוקה.

גם לא התנגדתי. צריך לדון בחוק הזה בכובד ראש ולפי כל התנאים. אני בן אדם ענייני והסכמתי לזה.

אני אומרת שאני חושבת שההצעה הזו להעביר את הדיון כך שוועדת חוץ וביטחון תהפוך לוועדת משנה של ועדת החוקה ולהעביר אליה הרבה מהחוקים כדי לחוקק אותם, ממילא עשיתם סלט עם כל הוועדות. אני כנציג ועדת חוקה כאן אומר שאין לנו זמן. אין לנו זמן לדברים האלה.

אין לכם זמן כי טרללו את כולם עם המהפכה שהם מביאים לוועדת החוקה והם רוצים להעמיס על הוועדה הזאת כדי שלא תעשה שום דבר אחר. לקיים ולבנות עוד ועוד ועדות בתוך הכנסת. חברות הכנסת מירב בן ארי ושרון ניר, תנו לה לסיים את דבריה. היא בזכות דיבור. אני חושבת שלא מירב היא הבעיה אלא לפני מירב היה מישהו אחר שהפריע. כנראה הרעשים מהכיוון הזה לא נשמעים. אני חושבת שזה בלתי מתקבל על הדעת שחוק כזה חשוב וחוק שיש בו כל מיני סעיפים שמחייבים דיון בכובד ראש ולא רק בגישה ביטחוניסטית או בגישה שלוקחת רק צד אחד בחשבון אלא גם לקחת את זכויות האדם ואת זכויות האזרח במיוחד בסעיפים של החוק הזה. אני נגד זה שהחוק יועבר לוועדת חוץ וביטחון. מה הקשר בין איסוף ואבחון נתוני נוסעים לוועדת חוץ וביטחון? חברת הכנסת מירב בן ארי. אני רואה שדיברת ודיברת ראשונה. כי זה מדהים אותי.

חבר הכנסת עמית הלוי. היא צודקת. הפכתם כאן את כל סדר היום. עם כל הכבוד, מה הקשר בין שמיטה להר סיני?

אדוני היושב ראש, אבל אתה לא שמעת את עמדתה. אולי היא תצליח לשכנע אותך. עדכנתי אותי. הוא עדכן אותי. אני באמת אומרת לכם שאין שום קשר

בבקשה, עמית הלוי. אתה יודע שאין הרבה דברים שאני נאבקת עליהם. אגב, החוק של משה סעדה על מח"ש, לאן ילך? לוועדה לזכויות הילד? לעובדים זרים?

מסיימים כרגע את הרפורמה והוא נכנס ביום ראשון. אל תדאג. לוועדת חוקה הוא לא ייכנס. מירב, אתם מבקשים ממני להתחשב בכם בשעות פתיחת הוועדה ואני מנסה להתחשב. אם יש עניינים מהותיים. את מבקשת ממני.

אני ביקשתי ואני אבקש שוב ושוב להבין שיש כאן אימהות ואבות לילדים קטנים שרוצים להכניס אותם לגן.

אבל לא להגיד לי להתחיל יותר מאוחר ולעשות לי פיליבסטר. זה לא עובד ביחד. תשאל את ינון, דיברתי הכי לעניין. בוקר טוב. אדוני היושב ראש, קודם כל, אני רוצה לומר לחברת הכנסת שרון ניר, אני לא הייתי כאן בהתחלה אבל המשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין,

בדיון שהתקיים בנושא בפעם הקודמת הציג את העובדה שמ-2,000 שאילתות,

מהרבה מאוד שאילתות בנושא הזה יש משקל לא קטן לתחום הביטחון. באופן ענייני, ודאי יש לזה ממד של ביטחון. דבר שני. אין ספק שסוג כזה של הסדר קשור ליחסי החוץ. אני לא רואה איך הוא לא קשור ליחסי החוץ של מדינה. כל הסיפור של אשרות ושל כניסות ויציאות זה בוודאי קשור לחוץ וביטחון. אם כבר, זה קשור לוועדת הפנים. גם. זה חוק שלהם, של רשות האוכלוסין, מי מפקח עליו? ועדת הפנים. זה לא חוק של רשות האוכלוסין. אז למה אתה כאן? אני כאן כי זה מעניין אותי כפרוייקטור של הנושא. לא בגלל רשות האוכלוסין. אז ועדת כספים. מי השר שעומד לפטר אותך? חבר הכנסת מתן כהנא, מירב בן ארי, את לא חייבת להסכים, רק תקשיבי לטיעון. אני לא מסכימה עם כלום.

אז אל תפריעי לו. אני חושבת שאם מירב אומרת אני מקשיבה, זה חידוש. רק תדחי את המנהג הזה של לא לא להסכים באופן אפריורי. תשאירי לך את האופציה. אולי נפתיע אותך ותסכימי. יש לי שלוש הערות. ההערה הראשונה,

היא שהנושא ללא ספק קשור ליחסי חוץ וביטחון. דבר שני. סוף סוף הכנסת, כמו שאנחנו דורשים משירות המדינה לפעמים לגלות גמישות ולא לנהוג תמיד לפי הספר במובן הפורמלי וה-בוקי יותר מה-בוקינג, כאן מגלים גמישות, הכנסת מגלה גמישות בנסיבות העניין ומעבירה לוועדה.

זאת נדיה קומנצ'י, זאת לא גמישות. עמית, מה לגבי פיקוח על המבצע חומת מגן 2? וחודש לפני רמדאן, חבר הכנסת אלקין. עוד לא הגענו. אנחנו כרגע במבצע ביטחוני חומת מגן 2. תרגיל פליק-פלאק של נדיה קומנצ'י. הערה אחרונה. אדוני היושב ראש, זאת הזדמנות מצוינת ודווקא בוועדה שלך שאחראית על סדרי הכנסת ודברים מהסוג הזה, להניח את ההבחנה החשובה בין פורמלי למהותי. באופן פורמלי יכול להיות שאתם צודקים שבימים כתיקונם היה צריך ללכת במנגנון פורמלי אחר, אבל דווקא בגלל שאתם אלה שחושבים, ובצדק, שהדיונים בוועדת חוקה הם מהותיים והם אכן מהותיים כי אנחנו מנסים להשיב את הגזלה המהותית שנעשתה כאן ב-27 השנים האחרונות מאז פסק דין המזרחי - - - איזו גזלה?

אני ישבתי איתו בקואליציה ארבע שנים. לא רק שזה דבר נכון באופן ענייני - - - מי היה כאן ראש ממשלה במשך 15 שנים? אנחנו היינו שנה. הוא היה ראש ממשלה במשך 15 שנים. סוף סוף יש לנו רוב קואליציוני.

חבר הכנסת עמית הלוי, לפי המקום שבו נמצא כרגע חבר הכנסת צבי סוכות, הוא חושב שעוד לא התגברתם כי אתם כרגע מפנים כרם והוא מנסה להגן עליו בגופו. כנראה שדעתו לגבי תהליך ההתבגרות שלכם הוא שונה. לכן הוא לא בוועדה אלא הוא מגן בגופו על ההתיישבות.

כמו שהילדה שלך אומרת שלא תחליטי עליה, אנחנו החלטנו שאהרן ברק לא יחליט עלינו. אנחנו מספיק בוגרים. הציבור הישראלי מספיק בוגר.

לקח זמן אבל התבגרנו. לא הבנו את סדר הגודל, שיאמרו לנו שאנחנו לא יכולים, יש נבצרות מהותית.

300 שנים לומדים באקדמיה ולא שמעו על המושגים האלה. דמוקרטיה מהותית. אני לא חולק על זה אלא שאני לא מבין למה עם כל ההכרזות האלה עדיין גורם ביטחוני בכיר אומר שאנחנו הולכים לפנות את הכרם כי זאת החלטת בית המשפט ולא אכפת להם ממה שסמוטריץ' חושב. אנחנו לא יכולים להמשיך לקיים את הדיון הזה כי חבר הכנסת סוכות חסר כאן והוא לא יכול להביע את עמדתו כי הוא כרגע מגן על ההתיישבות מפני ממשלה שהורסת התיישבות. זה פשוט לא יעלה לע הדעת. ממשלה דורסנית. זה פשוט לא יעלה על הדעת לקפח את זכותו של חבר הכנסת צבי סוכות להשתתף בדיון. חבר הכנסת אלקין, המחנה הממלכתי, אתם צריכים לשמוע גם צד אחר.

אנחנו דואגים להתיישבות ולחבר הכנסת סוכות, לזכויותיו האישיות. היום במליאה אתם תראו חוקים שלא יכולתם להתקרב אליהם במשך שנה וחצי. ולמה לא חוקקתם אותם במשך 15 שנים? למה לא חוקקתם? מי לא נתן? בגלל זה פיניתם את חאן אל אחמר. ההחלטה הזאת היא הזדמנות מצוינת להבחין בין פורמלי למהותי. מה מהותי כאן? אנחנו תחת שנים שבהן הן מה שפורמלי אתם הופכים למהותי ואת מה שמהותי אתם הופכים לפורמלי.

לקלפי מדי פעם כל כמה שנים ואתם אומרים שזאת דמוקרטיה פורמלית. העניין המהותי הוא שאנחנו נדון בנושא של האשרות. זה העניין המהותי. העניין הפורמלי הוא באיזה ועדה זה יהיה. ומה עם פיקוח על מבצע חומת מגן? על כן אנחנו מבכרים את העניין המהותי על הפורמלי ותתרגלו לזה. תתרגלו לזה. אתה הופך את הכנסת לחותמת גומי של הממשלה?

אתה דורס את הכנסת בשביל הממשלה? את חותמת גומי? את תבואי לוועדת חוץ וביטחון, תאמרי את דעותיך ויהיה דיון מאוד מהותי.

תשים את זה בוועדה לזכויות הילד. תשים בוועדת הכלכלה, יש בזה קטע כלכלי. פתחנו בזה שיושב לימינך את לא רגילה להסתכל ימינה עורך דין ברינגר והוא העיר כאן בנושא חוץ וביטחון.

הוא דווקא אמר שזה מיסים. אין דיון. אמרתי שזה לא חוק של רשות האוכלוסין אלא זה חוק של רשות המיסים אבל זה לא חוק שעוסק במיסים. אם זה חוק של רשות המיסים, מי עוסק ברשות המיסים? הסתיים הדיון. בבקשה, ארבל. נושא של קביעת ועדה הוא לא נושא בוקי או פורמלי. יחסית. יחסית למהותי. חברי הכנסת קבעו בתקנון הכנסת את סמכויות הוועדות ויש חשיבות לכך שהצעות חוק ילכו לוועדות המתאימות. הדבר גם הולם את תקנון הכנסת, גם יש חשיבות לכך שאותם חברי כנסת בוועדות יעסקו באותם נושאים והוועדה מתמקצעת בעניינים האלה. הדבר הזה גם משפיע על הצוותים שמלווים את הוועדה, על הייעוץ המשפטי שמתמחה בנושאים מסוימים וצמוד לוועדה הזאת, לצוות של הנהלת הוועדה שבקי לגבי הגורמים שצריכים להגיע. לכן העברת הצעת חוק לא לוועדה המתאימה צריכה להיות חריג ולא כלל. לעניין ההצעה הספציפית הזו. המלצת הלשכה המשפטית הייתה שהיא שייכת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולשם היא גם עברה בכנסת הקודמת ועכשיו זו הצעה שחל עליה דין רציפות כי באמת יש פה עניינים של שמירה על פרטיות, העברת מידע בין רשויות מדינה וכולי. אני כן צריכה להגיד למען ההגינות שספציפית ההצעה הזאת, יש לה עניינים שקשורים לכמה ועדות כי למשל כמו שנאמר כאן המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים הולך לקום ברשות המיסים והשר הממונה הוא שר האוצר שממונה על החוק. ועדת החוץ והביטחון נזכרת פעמיים בהצעת החוק. פעם אחת כתוב שהממשלה, באישור ועדת חוץ וביטחון, רשאית לשנות את התוספת לעניין רשויות שיכולות לקבל מידע. הוראה נוספת על ועדת החוץ והביטחון אומרת שראש המרכז, אותו מרכז שברשות המיסים, ידווח מדי שנה לוועדת החוץ והביטחון על עניינים שונים. ההצעה גם מדברת על תכליות ביטחוניות בין היתר. יש עוד תכליות לעניין הזה של איסוף המידע. לכן אני יכולה לומר שבמקרה הזה זה לא מופרך ויש מדי פעם הצעות שבאמת יכולות להיות רלוונטיות לוועדות שונות למרות שעמדתנו בעינה עומדת, כפי שאמרתי אותה. אם כך, אני עובר להצבעה. רגע. אנחנו רוצים התייעצות סיעתית. אתה אפילו לא נותן לשאול אותה שאלה. שמת לב שהיא אמרה שאלה ענייני ביטחון? אבל מותר לי? הקשבת שהיא אמרה שאלה ענייני ביטחון?

אני אגיד לך משהו. גם בבנק שלי יש ענייני ביטחון. אתה הולך לסופר, זה עניין ביטחוני.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:02 ונתחדשה בשעה 10:07.) אני עובר להצבעה.

תגידו, אתם הפכתם את הכנסת לחותמת גומי. תתביישו לכם. מי בעד? 9. מי נגד? 6. מי נמנע? הצבעה אושר הבקשה

הצעת החוק תעבור לוועדת חוץ וביטחון. רוויזיה. רוויזיה של אלקין ואני מצטרף. הסעיף הבא, הקמת הוועדות המשותפות: ועדה משותפת של הכנסת וועדת כספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985. ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים

לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,

חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת. לא הצגת את ההרכב. ארבל רוצה לדבר ואחר כך אני אקריא את ההרכב. משפט הסבר כללי על הנושא כולו, לא על הוועדות הספציפיות. אני רוצה לומר שיש לא מעט חוקים שמעניקים סמכויות לוועדות ובתוכם יש חוקים שמעניקים סמכויות לוועדות משותפות כי יש נושאים ששייכים לשתי ועדות. יש ועדות משותפות שלא קמות מדי כנסת כי למשל יש סמכות להתקין תקנות בוועדה משותפת ויכול להיות שהכנסת התקינה את התקנות ואחר כך במשך עשר שנים לא יהיה תיקון לתקנות האלה והוועדה הזאת לא תקום. אבל יש ועדות משותפות שקמות מדי כנסת כי יש להן תפקידים עיתיים. למשל לקבל דיווחים שנתיים או לקבוע את תקציב המדינה וכולי. הוועדות שכרגע מוצעות בפניכם אלה ועדות שכל כנסת מקימה אותן ולכן הוחלט להקים אותן למרות שלא תמיד יש משהו על השולחן.

תקציב הכנסת נדון בוועדה משותפת של ועדת כנסת וכספים ולכן צריך את הוועדה המשותפת הזאת לקראת הגעת חוק התקציב. תקציב הביטחון, זאת ועדה משותפת של כספים וחוץ וביטחון. כנ"ל בחוק הביומטרי, יש ועדות משותפות, בחוק האזנת סתר ותקנון הכנסת קובע שהחלטה על הארכת מצב החירום תהיה לאחר המלצה של ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה. צריך להזכיר עוד שכאשר יש ועדה שנזכרת בחיקוק היושב ראש יהיה מבין החברים של הוועדה שנזכרת ראשונה ולכן אנחנו תמיד יכולים לדעת מאיזה ועדה יהיה היושב ראש. יש לזה חריג אחד והוא כשזאת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון כאשר בחוק כתוב שהיושב ראש יכול להיות מאחת משתי הוועדות או חוץ וביטחון או ועדת הכספים. אני אקריא את ההרכבים ואחר כך תתייחסו. ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת. הוועדה תהיה בת 10 חברים, 5 מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת הכנסת: אופיר כץ יו"ר, ינון אזולאי, צביקה פוגל,

שרון ניר. מטעם ועדת הכספים: משה גפני,

משה סולומון, ולדימיר בליאק, אימאן ח'טיב יאסין. ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, וועדת החוץ והביטחון לפי חוק האזנות סתר: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: שמחה רוטמן יו"ר, משה סעדה, מתן כהנא, יונתן מישרקי. מטעם ועדת חוץ וביטחון: בועז ביסמוט, ישראל אייכלר, שרון ניר, רם בן ברק. ועדה משולשת,

של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי במאגר מידע, התש"ע-2009. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חנוך דב מלביצקי יו"ר, שמחה רוטמן, יוליה מלינובסקי. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: יעקב אשר, לימור סון הר מלך, יוראי להב הרצנו. מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה: סימון מושיאשוילי, איימן עודה, אורית פרקש הכהן. ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים לפי חוק החלת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים ומסמכי זיהוי במאגר מידע התש"ע-2009. החוק קובע כי הוועדה המשותפת תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות רשויות הביטחון ולאבטחת מידע וישיבותיה יהיו חסויות. ועדה זו תפעל בנוסף לוועדת הכנסת המשותפת. שלפני רגע הצגת אותה.

המורכבת מחברים בוועדת החוקה, בוועדת הפנים ובוועדת המדע שהרכבה כבר הוקרא. סעיף 32(א) לחוק קובע כי הוועדה המשותפת תהיה בהרכב הבא: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון יהיה היושב ראש. יושב ראש ועדת הכנסת המשותפת. שני חברי הכנסת החברים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה וחברי ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. בהתאם קובעת ועדת הכנסת רק את זהות חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט שיהיו חברים בוועדה המשותפת כדלקמן: מהקואליציה חבר הכנסת שמחה רוטמן. מהאופוזיציה חבר הכנסת גלעד קריב. לפיכך להלן הרכב הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים נכון להיום וככל שיחולו שינויים בזהות החברים שקביעתם אינה נדרשת על ידי ועדת הכנסת, ישתנה הרכבה בהתאם. יושב ראש חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי יושב ראש ועדת הכנסת המשותפת. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת שמחה רוטמן וגלעד קריב. חברי ועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים: חברי הכנסת ינון אזולאי,

רם בן ברק וחבר נוסף שיתמנה במקום חבר הכנסת דודי אמסלם. ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת חוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 68 לתקנון הכנסת. מטעם ועדת החוץ והביטחון: חברי הכנסת יולי אדלשטיין יו"ר, ישראל אייכלר, אלמוג כהן, אורנה ברביבאי,

גדעון סער. מטעם ועדת חוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת שמחה רוטמן, אריאל קלנר, משה סעדה, יוני משריקי, גלעד קריב ועופר כסיף. התייחסות. אורנה ברביבאי.

סער. כל הוועדות האלה הן תמיד זוגיות. יש לי רק הערה אחת. אני חושב שהרשימה הזאת היא תזכורת יפה לראשי ועדות בכנסת כשמחוקקים חוקים קדימה והם תמיד נלחמים על כבודה של הוועדה שלהם ומייצרים ועדות משותפות 2 ו-3 וכולי. בסוף כשזה מגיע, הם כבר מזמן לא שם אבל זה מייצר הרבה בלגן בהרבה ועדות שלמעשה צריך להקים ובחינם. עדיף להכריע במחלוקות כאלה לא בפשרה של בוא נקים עוד ועדה משותפת ואחר כך שיתמודדו אלא פשוט להכריע איזו ועדה תפקח על איזה נושא. אבל יושב ראש הקואליציה שהיה אז קראו לו אלקין והוא לא רצה הכרעות. דווקא רוב החוקים האלה לא בתקופתי. גם אם היה בתקופתי, עכשיו אני רואה שזאת טעות. את רוצה להתייחס?

אני מסכימה. בטח עכשיו כשגדל מספר הוועדות ואין צורך להקים עוד ועדות משותפות ומשולשות. בחוק, שאחר כך כל קדנציה צריך להקים אותן מחדש. אני מסכימה. אנחנו נטמיע את זה בין היועצים. אתה יכול להסביר מה קרה ל-2(ב)? למה הוא לא בא היום? הוועדה לביטחון לאומי לגבי האזנות סתר.

עוד אין הסכמות. יהיה בשבוע הבא. זה חשוב לך? אם זה חשוב לך, נכנס ביום חמישי את הוועדה. רציתי לדעת כי זה היה כבר על סדר היום. אני עובר להצבעה. מי בעד? 9. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אושר פה אחד. אני עובר לסעיף (ד). אפשר להגיש רוויזיה אחרי שעברת ל-(ד)?

אפשר. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022, לאחר החלת דין רציפות. המלצת הלשכה המשפטית - לוועדה לביטחון לאומי. הרשות הזאת עברה למשרד לביטחון פנים. יש צורך לומר משהו?

אם כך, אני עובר להצבעה. זה לא חוץ וביטחון?

מי בעד? 7. מי נגד?

הצבעה אושר אושר. סעיף (ו), קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא נהלי חקירה משטרתית באירועי הגנה עצמית, של חבר הכנסת עמית הלוי. באופן מזעזע, משטרת ישראל, אדם שמשתמש בנשק, שימוש כלשהו גם מרים את הנזק, עוד לא ירה או גם ירה - - - למה זה הגיע לכאן? עוד לא הייתה ועדה לביטחון לאומי ולכן אמרו שיועבר לוועדת הכנסת. לא צריך לנמק. אני בכל זאת רוצה לומר לפרוטוקול שהנוהל שונה ב-1 במאי 2021 על ידי השר לשעבר אמיר אוחנה ועל פי הנוהל החדש מי שישתמש בנשק לצורך הגנה עצמית ואין חשד לפלילים באופן בסיסי, לא אמור להיחקר באזהרה. אמורה להיגבות ממנו עדות פתוחה. לא אמור להילקח ממנו הנשק באופן אוטומטי. משום מה הנוהל הזה לא מקוים במשטרת ישראל ולכן הוועדה תפקח על הנוהל הקיים. השר לביטחון לאומי אמר שהוא רוצה לשדרג את הנוהל. אם הוא משדרג, מה טוב. הוא כרגע במבצע צבאי, חומת מגן 2. כשיתפנה, ישדרג. חבר הכנסת סעדה, כנראה אתה לא יודע מה ההבדל בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, אלא אם כן אתה מציע לי מינוי בממשלה החדשה אבל אני מראש אומר לך שהתשובה היא לא. היחידי שיכול לעזור לו, זה אתה. אם תסכים להתמנות לסגן שר - משרד המשפטים כבר תפוס כי יש כבר שר שני ולכן אני מניח שזה ירד מסדר היום, אבל אולי במשרד לביטחון לאומי יש מקום פנוי לסגן שר. אז תוכל לעזור לו. הוא יטפל בפיתות ואתה במקלחות. אחר כך תתחלפו. שתדע שאצלנו סגן השר לביטחון פנים דאז, סגלוביץ', עשה עבודה מדהימה. כן, מה זה עבודה, חבל על הזמן. אמר לתושבי עומר שהוא לא דואג להם אלא לתושבי רהט. אין מי שעשה עבודה כמו סגלוביץ'. הוא לא עשה שם שום דבר.

עשה עבודה מדהימה. אנחנו מצביעים על ביטחון לאומי. מי בעד? 6. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אושר. ההצעה לסדר תעבור לוועדה לביטחון לאומי.

סעיף 2, המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי כנסת בנושאים הבאים: שכרו של נהג חבר כנסת מוגבל בניידות וחבר כנסת מאובטח. את הנושא השני הורדתי מסדר היום. קיבלתי אתמול פנייה לגבי המצב הכלכלי וכל הנושא של השכירויות. אם אתם כאלה רגישים, ובצדק, לדעת קהל, היו כאן יותר מ-100 אלף אנשים שהטריחו את עצמם להגיע לכנסת ביום שני. אולי תהיו רגישים גם אליהם. נכון. אנחנו רגישים לכולם. אני מציע להרחיב את העיקרון. אדוני היושב ראש, הרגישות היא גם עובדתית. סתם, בשביל הספורט, נכנסתי אתמול ל-יד 2 לראות מה אפשר למצוא ב-4,600 שקלים בירושלים. אין. שכירות של דירה בירושלים?

הבנתי שמלון ורט נסגר לתקופה לשיפוצים. הגיע הזמן שהוא ייכנס לשיפוצים. העלו את המחירים של בתי מלון. ההצעה כאן היא להעלות ל-4,600 שקלים. היא מצחיקה. עדיף שבכלל לא תהיה הצעה. את הסעיף השני, אני מקבל את בקשתה של חברת הכנסת נעמה לזימי שפנתה אלי לשקול מחדש לגבי הסעיף. היושב ראש, אתה מכיר את העניין הזה. קודם כל, אלה לא תנאים של חברי כנסת אלא אלה כספים שמשולמים לאנשים שמשכירים את הדירות שלהם. כולנו יודעים על העלייה בשכר דירה שקרתה בשנים האחרונות. זה לא כסף שמקבלים חברי הכנסת. אתם כן העליתם את המכסה של בתי מלון, של תשלום לבתי מלון. העליתם גם את המכסה של תשלום לבתי מלון ליועצים. נשאר העניין הזה של הדירות שהוא לא הכנסה לחבר כנסת אלא לאנשים שמשכירים את הדירות. זה כלי עבודה. היא גרה בעכו. למה שהיא תרצה לגור כאן? היא רוצה לגור בבית שלה בעכו. אבל אני לא רוצה להיות בבתי מלון. יש אנשים שלא טוב להם להיות בבית מלון. תדעו שהכסף שמשולם לשכר דירה הוא פחות ממה שעולה חבר כנסת שהולך לבית מלון. שלא יעשו לי עכשיו התייפייפות. בתי המלון עולים לכנסת יותר מאשר שכר דירה. זה יהיה או או. אי אפשר את שניהם. בוודאי. ברגע שיש לה דירה, היא לא רוצה גם לישון במלון. שכר הדירה שלי הוא הכי זול. הוא בלשכה. אני אומר שאני רוצה לאפשר לחברת הכנסת נעמה לזימי שנדבר על זה. למה היא לא הגיעה לכאן? אני לא יודע. מה זה הדבר הזה? יש לך בעיה, תבואי לדיון בוועדה. זה אני אומרת לך כמי שבאופוזיציה. לכן אני דוחה כרגע את הדיון על זה. לא, לא, לא, סליחה. מירב,

אני לא בדיוק שואל אותך מה כן ומה לא.

אני רק מוחה. אתה כמובן לא חייב, תעשה מה שאתה רוצה. את אומרת את זה כאילו את קובעת כאן. לא, אני רק מוחה. אני יושבת במקומי ומוחה בשם חברי הכנסת. שוב, אני לא גרה כאן, אני בכלל לא באירוע. אני רק אומרת שאם יש לך בעיה עם דיון בוועדה, תדאגי לבוא. למה מפלגת העבודה לא הגיעה? יש איזה דילים עם הקואליציה? לא.

יודע שבפעם שעברה דיברנו כאן על שכר חברי הכנסת, קיבלו כותרת. מתוך 8 דקות דיבור הוציאו 20 שניות שלי. אין לי בעיה עם זה. כשאני מאמין במשהו, אני הולך עם זה. עיוותו את הנושא. ראינו. ולא היית כאן לגבות.

אבל ראיתי את זה. עזבי. אני אומר שאף אחד מהאופוזיציה לא היה. אני רוצה להגיד לך שכל ראיון ששואלים אותי, אני אומרת להם שהכנסת קטנה מדי, שאני חושבת שכל השרים צריכים להתפטר. אני מסכימה איתך. שורש הבעיה כאן הוא אחר. זה שעכשיו יאמרו שחברת כנסת אחת אמרה תוריד את זה, תעלה את זה, "ישראל היום" כותב על זה כל אחד מפחד מהכותרת. אני לא נמצא כאן בבתי מלון, אפשר לספור על האצבעות את המקרים שהייתי בבית מלון בכל חמש השנים האחרונות, אני לא שוכר כאן דירה. אני גר באשדוד. אני נוסע כדי לנוח בבית שעה ולחזור.

בלשכה. גם אני. אם אעידה מגיעה מעכו, היא צריכה מקום. אני לא מדבר כרגע על סכום. יש כאן בעיה שורשית אחרת שאותה אני לא מבין. קודם כל, הבאתם את זה רק עכשיו. למה אתם לא מביאים כחבילה פעם אחת? למה כל פעם לזרוק לנו משהו ונחטוף איזו כותרת? אף אחד מכם לא עומד מול התקשורת. אנחנו עומדים מול התקשורת ואותנו קורעים בתקשורת. חבר'ה, תביאו פעם אחת שהוועדה הזאת תעשה משהו. שפעם אחת יתייצבו מולנו ויגידו לנו מה קורה. לי אין בעיה, אמרתי לכם שאותי לא מעניין מה שתצביעו, תעלו להם או לא תעלו להם, אין לי בעיה אבל פעם אחת שיובל אלבשן יבוא לכאן. ביקשתי שיבוא ויסביר. חברי הכנסת, כולנו, תפתחו קצת יותר את העניין הזה. צריך להחליף את הוועדה, אין בעיה אבל בואו נעשה דיון רוחב אמיתי שבאמת פעם אחת ידון לעומק בעניין של חברי הכנסת. בתנאים. בתנאים. רוצים להרע לנו את התנאים, תרעו את התנאים.

תורידו במשכורת, הכול בסדר. תעשו מה שאתם רוצים. אני לא אומר מה בסוף יהיה אבל לא יכול להיות שלכל פעם אנחנו נגיע ויזרקו עוד משהו. זה לא מכובד לא לנו ולא לעם. האנשים האלה בסך הכול מסתכלים עלינו כראי והם צודקים. הם רוצים לראות אותנו גם מסודרים בעניין ושפעם אחת יגידו להם מה מגיע לנו ומה לא מגיע לנו. אם לא מגיע לנו, זה בסדר גמור. אני גם מקבל את זה כי זאת ועדה ציבורית שתעשה את עבודתה נאמנה. לא צריך לחשוש מזה. אגב, אני גם רוצה לדבר על חברי כנסת שיוצאים מהכנסת ושולחים אותם במונית הביתה. גם על זה אני רוצה לדבר. יש לי הרבה דברים לדבר עליהם. מתי יהיה דיון שנעשה קואליציה ואופוזיציה? אני רוצה שיהיה כאן דיון אמיתי.

אמרתי את זה לפני חודש עת ישבנו כאן בדיון דומה מאוד. אני מסכים עם מה שאמר ינון, עם מה שאת אומרת ועם מה שאומרים כאן עוד חברי כנסת. גם חנוך מלביצקי דיבר איתי על זה.

אמרתי שהיא חרוצה ולכן היא בטוח בבניין. שיביאו אותה. לפי חוק יש ועדה ציבורית שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת. נוצרה מעין נורמה, כמו שינון אמר, שכל פעם הוועדה הציבורית מגישה המלצות נקודתיות כאן לעדכן את שכר הדירה, שם השתתפות בבית מלון, פה גילום מס, שם רכיב כלשהו מתקציב הקשר עם הבוחר. שכר חברי הכנסת הופקד בכוונת מכוון בידי אנשי ציבור ראויים ומקצועיים, בדיוק כדי שיסתכלו על הסוגייה במבט הוליסטי ושלם ויבטאו את האינטרס הציבורי בשלמותו. כיום זה לא המצב. אי אפשר כל פעם להציג בפני חברי הכנסת רק זווית אחת מסוימת. זה גם לא נכון שהוועדה הציבורית תסתכל על הדברים במבט צר. צריך לעשות עבודה, לבחון את כל הסוגייה בצורה מסודרת. לכל רכיב יש השפעה על רכיב אחר. יש מקומות שבהם ראוי להשוות את חברי הכנסת לנושאי משרה אחרים ויש מקומות שלא.

צריך להסתכל על התמונה המלאה ולהגיע לתוצאה שגם תשמור על הקופה הציבורית וגם תעניק לנו חברי הכנסת את הכלים הנכונים שאנחנו צריכים למילוי תפקידנו. יש גם המון סעיפים בהחלטת השכר שנכתבו לפני עשרות שנים, מה שהספקתי לקרוא, והגיע הזמן לעדכן את מודל הפעולה. מה אתה מציע? אני קורא לוועדה להכין משהו ואני קורא גם לכם חברי הכנסת. לוועדה הציבורית?

אני קורא גם לכם חברי הכנסת לפנות אלי עם דברים שאתם חושבים שצריך לשנות. בואו נרכז את זה ונעשה פגישה ביחד עם הוועדה. ביום שחזרתי

לדעתי שגית צריכה לנהל את זה. מירב, את לא נותנת להשלים משפט. חברי כנסת שיש להם דברים שהם רוצים להעביר, שגית תרכז את הכול. נכין את החבילה שאנחנו חושבים שהיא נכונה, נעשה פגישה עם הוועדה הציבורית ונביא הכול במכלול אחד. אני יכולה לומר מילה? אני חושבת ששגית היא הבן אדם שצריך לנהל את זה. לדעתי היא יכולה לקחת שני חברי כנסת מהקואליציה ושני חברי כנסת מהאופוזיציה, לשבת אצלה ולהגיע לאיזשהו מתווה מוסכם ועם זה ללכת עם יושב ראש הוועדה לוועדה הציבורית. מה אתה אומר? בסדר. אני רוצה את כלל חברי הכנסת. עד השכר לחברי הכנסת, מה עשית ומה נשאר. אני שואלת. יש דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם מבחינת תנאי חברי הכנסת. אני מצטרף לנושא הזה. אני חדש ודי מוזר לי. אני מגיע לכל מצבי קיצון שהם פשוט מבזים. כשאני מגיש חשבונית להחזר

תשמע, מתוך החשבונית הזאת היו שלושה אנשים את השתייה אנחנו לא מאשרים לך אבל משהו אחר כן. אתם לא רוצים לאשר, אני לא אגיש את זה אבל תחשבו איך זה גורם לי להיראות גם בעיני הצוות שלי, גם בעיניים בכלל.

הדבר הזה צריך להיות מוסדר בצורה גמורה פעם אחת לתמיד. בעיניי ההתערבות ברזולוציות האלה של אם מאשרים פחית שתייה או לא מאשרים אותה, זה מוטרף. אין לזה שום מקום. אתם לא רוצים, אל תתנו אל זה בכלל ואל תאשרו בכלל אוכל אבל אי אפשר לרדת לרזולוציות האלה. זה לא רק ברזולוציות האלה. אני רוצה לדבר על איזשהו הליך משפטי, אז אני מקבל עמדה של בן אדם שלמיטב הבנתי הוא לא משפטן שנותן חוות דעת משפטית על האם זה נכון או לא נכון. הדבר הזה צריך הסדרה חד משמעית וצריך שיהיו כללים מאוד מאוד ברורים וחדים ושלא כל פעם כאשר אנחנו מגישים משהו, אולי מאשרים ואולי לא. זה מאוד מביך כל הדבר הזה.

עוד מישהו מחברי הכנסת? בבקשה, החשב. אני מציע שבאמת הדיון הזה ייעשה באיזושהי ועדה נפרדת לחלוטין מפני שאתם לא רוצים שאני אגיב עכשיו על כל הדברים שאומרים כאן. גם לי יש כל מיני דוגמאות ולא כדאי שזה יהיה כאן. לא הבנתי. אנחנו מאוד מכבדים אותך. הביקורת לא הייתה עליך. הביקורת הייתה על הוועדה הציבורית. אני אמרתי את זה מראש. זה כאילו להגיד לנו חבר'ה, לא כדאי שאני אדבר. ינון, זאת לא תשובה לך. לגבי זה שמביאים כל פעם נושאים מסוימים. גם אחרי שתעשו רפורמה ותעשו איזושהי הסדרה, עדיין ייווצרו אנומליות מסוימות, אם זה בגלל התייקרות של דברים מסוימים, אם בגלל פריטים חדשים שפתאום חברי הכנסת התחילו להשתמש בהם או כל מיני דברים כאלה. הוועדה או אני ביוזמתי בא לוועדה ואני אומר להם שבסעיף הזה יש איזושהי בעיה וצריך לתקן אותו, ואז אנחנו נבוא ונעשה את הדבר הזה. יכולים לשבת בשקט עם הקטע הזה של שכר הדירה אבל שכר הדירה, כולכם יודעים מה קרה בשוק הדיור. אתם יודעים בדיוק מה גובה שכר הדירה, בכמה הוא עלה בשנה האחרונה. חברי הכנסת שלא רוצים לישון בבתי מלון, אם זה מסיבות נוחות או אם זה מסיבות של חסכון בכספי הציבור, רוצים לשכור דירה יוזמה שהיא מבורכת אנחנו באים ומתאימים את הדברים האלה. הוועדה יושבת על המדוכה ובודקת מה גובה שכר הדירה ומבקשת לעדכן. אלה שגרים במרחק של מעל 100 קילומטרים ויכולים לישון לפחות יומיים בשבוע בבית מלון, אם תעשו את החשבון, הסכום המגולם של בית מלון עולה סדר גודל של 2,000 שקלים ללילה לחבר כנסת. בא חבר כנסת ורוצה ללון ב-4,600 שקלים לחודש. הוא חוסך כסף. אבל הוא לא ימצא כלום. אולי בבית צפפא.

הם לוקחים דירות חדר. הם לא לוקחים דירות מפוארות. תשקלו, איך שאתם רוצים כי האלטרנטיבה היא שהם ילכו לבית מלון וזה יהיה יותר יקר. לכן השיטה שלי היא הכי זולה. לא פעם אני משתמשת בשיטה שלך. אחר כך אתה בא עייף

נעמה, אמרתי שאני רוצה לדון שוב. הייתי בדיונים אחרים כי אמרו שזה ירד מסדר היום. אני אשמח גם להגיב לחשב הכנסת ולהגיד לך אחרי התחקיר שנעשה אתמול בערוץ 12. בשנה שעברה ישבנו כמה פעמים על העסקה ישירה של עובדי המזנון ועובדות הניקיון בכנסת ואמרת לי לא פעם שאין אף הפרה למרות שאלי הגיעו עובדות ואמרו שיש הפרות. אני שמחה על התחקיר הזה כי זה מראה את הדבר שצריך לעשות. גם אם תעקם פרצוף, חיים, העסקה ישירה של עובדי המזנון ועובדות הניקיון כי זה הדבר המוסרי לעשות במשכן הזה. זה הדבר הנכון לעשות. הדבר שיגרום לנו לפקח על התנאים של מי שמגישים לנו קפה כל הזמן, נותנים לנו את האוכל, וזה הדבר המוסרי לעשות. אני מזכירה שבעבר לא היה דבר כזה של העסקה קבלנית והמדינה עמדה על רגליה והיא מדינה מפוארת. אפשר לתקן את העיוות המוסרי העמוק הזה של המשכן הזה. אחרי התחקיר אנחנו רואים איך במערכת מנהל משנה שעות עבודה. אני נדהמת. ישבנו עם המנכ"ל כמה פעמים, הייתה גם שיחה אחת סוערת ממנה יצאתי בזעם גדול ואתה יודע את זה, ואחר כך חזרנו. פרסתם בפניי, למרות שלא את הכול כי הם לא הסכימו לחשוף חלק מהחוזים כדי שאני אוכל לבחון את תנאי ההעסקה. אני דורשת ואני יודעת שהלב שלך פתוח למקומות הרגישים האלה שדברים ישתנו כאן.

המקום הזה צריך להיות מגדלור של מוסר וערכים. צורת ההעסקה הזאת היא ביזיונית ומבזה את כולנו. כולנו יודעים מה קורה ועוצמים את העיניים כי אנחנו עסוקים אבל אלה האנשים שמשרתים אותנו כאן יום יום בכזו אהבה ובכזו מסירות.

אמרתי את הדברים האלה ואני אתייחס גם לנושא לשמו הגענו לכאן. באמת כואב לי על מה שקרה. הגשתי את הצעת החוק להעסקה ישירה של עובדי הכנסת וניסיתי לקדם אותו. ניסיתי לקדם אותו בחוק ההסדרים, בחוק התקציב הקודם.

היית בקואליציה.

לצערי המנכ"ל הקודם לא הסכים. אני אומרת את הדברים כמו שהם. הדברים היו גלויים. אני אדבר על מה ששלחתי. חברים, אני אחליט על מה אני מדברת. מותר לי לדבר על עובדות הכנסת. אחרי התחקיר אתמול, בטח שמותר.

מי שעסק בנושא הזה הרבה לפני שהגעת זאת הייתי אני.

אני לא הייתי כאן.

מצוין שאת עוסקת בנושא אבל את יודעת שכולנו צריכים לעבור לעוד ועדות. אני רוצה לתת גם משהו אחרי הדבר שנעשה. לשים רגע אחד זרקור. אני אגיד למה כתבתי את מה שכתבתי לאופיר על הנושא של שכר הדירה. אני גרה בחיפה ואני אפילו בקריטריונים לקחת כאן איזושהי דירה ואני בהחלט מבינה את הסיוט. היום יצאנו ב-6:00 בבוקר כדי להגיע לכאן ב-9:00. זאת מציאות חיי יום יום, מציאות של הרבה חברי כנסת. צורם לי במיוחד כי אנחנו מבינים את הקונסטלציות של יוקר המחייה ומה שקורה כשזה נוגע לכאן, ובצדק מבינים, אבל אני לא בטוחה שהציבור מבין כמה באמת עובדים כאן קשה כל האנשים מעובדי המינהלה, מעובדי הכנסת ועד לחברי הכנסת. עדיין כאשר הסיוע לשכר דירה לדיירי דיור ציבורי לא התעדכן יותר מעשור, נשחק ונשחק ונשחק, לא בונים כאן דירות ציבוריות, רק אתמול פג תוקפו של חוק רן כהן וינון ואני הגשנו את החוק הזה מחדש לכנסת ואני מקווה שנצליח לחוקק אותו. אני מגישה אותו השבוע לוועדת השרים לחקיקה. הכאב שלי זועק לשמיים וזה לא כי לא צריך לתקן. צודק חשב הכנסת ואכן המלון עולה יותר ויש יותר הגיון בזה שהנגישות למשכן הזה תהיה יותר אפשרית. גובה דמי השכירות באמת עולה והמדינה כן מוציאה שני מיליארד שקלים בשנה שמנפחים כיסים של בעלי הנכסים ולא מאפשרים לאוכלוסיות הכי מוחלשות בישראל נגישות לקורת גג. 700 שקלים סיוע לזכאים לדיור ציבורי. נכה שצריך דירה, איפה הוא מוצא? אנחנו יודעים מה קורה. לכן העליתי את זה כי לפעמים זאת הדרך להעביר איזשהו מסר ולהעביר טיעון. לא הבנתי. אז העברת את המסר ועכשיו את ממליצה שכן נאשר?

אני אומרת שאני חושבת שצריך לקשור את זה ולהוסיף בחוק התקציב עדכון שכר הדירה לזכאי הדיור הציבורי. כמו שהגשתי את החוק לעדכון שכר המינימום,

כאן הקשבת והורדת את ההמלצות של ה-12 אחוזים. אני חושבת שעשית מה שהיה ראוי לעשות כי להגיד שהדברים כאן הם אבסורדים. כאשר שכר המינימום לא עולה והמשכורות כל כך שחוקות, להעלות בצורה כל כך דרמטית כי החוק בנוי אחרת. אז כן, זה ייראה לחלק משהו פופוליסטי אבל אני אומרת שגועל נפש בעיניי שלכל כך הרבה אנשים אין להם ביטחון של קורת גג מעליהם ואנחנו מתעדכנים כי אנחנו כן מכירים בעליית גובה השכירות. לזכאי הדיור הציבורי יותר מעשור, משהו כמו 16 שנים,

הסיוע בשכר דירה אבל כאן מכירים בכל המגמות שקורות בישראל.

אני אומרת שצריך לעדכן את מנגנון הסיוע בשכר דירה ולקשור את זה במה שקורה כאן. זה דבר הגיוני לעשות אותו, זה דבר מוסרי לעשות אותו ולפעמים זאת הדרך היחידה להעביר מסר שאומר מה צריך לעשות.

אנחנו נדחה. נראה אם בהמשך יהיה אפשר לפתור את זה.

אני לא מתערבת לך בהחלטות. אם כן, הנושא הזה לא על סדר היום?

יש המלצה נוספת. הורדת את זה מסדר היום? כרגע כן.

זה שהממשלה תחליט להעלות את הסיוע בדיור הציבורי, זה נושא שאני חושבת שהגיע הזמן לטפל בו. כבר התקיימו כמה דיונים. התוצאה של הדברים של נעמה היא שאנחנו נכתוב את הדברים ונשלם יותר כסף לבתי מלון. אני רוצה להבין. כשכולכם הולכים לבתי מלון, אתם שואלים כמה זה עולה לתקציב הציבור? מישהו שאל מתי העלו פעם אחרונה את התקציב לבתי מלון? לכן עם הערכה רבה ללב של נעמה,

אני לא אומרת שהטענות כאן לא נכונות. אני רוצה להתחשב גם בטענה של נעמה וגם בצרכים שלך כמי גר רחוק. אני רוצה שיביאו אלי את כל התמונה המלאה לגבי העלות. בעיניי זו צביעות. לשלם ללילה בבית מלון 2,000 שקלים. איזה 2,000 שקלים ללילה?

600 ומשהו שקלים. כשזה מגולם. איך אפשר לקשור את הדיור הציבורי לזה? לא צריך להגיד כאן את הסכום אבל אם אתה לוקח את העלות הכוללת כולל הגילומים וכולל הכול, זה עולה 2,000 שקלים ללילה.

סכום לחודש לשכר דירה כפי שמוצע כאן בהחלטה. הייתי שמחה אם תצא מכאן איזושהי החלטה שלפחות יבחנו בתקציב הקרוב את השחיקה של הסיוע בשכר דירה לדיירים בדיור הציבורי. ברור שתהיה בחינה. אתם גם העליתם עכשיו את הצעת החוק. החוק לזכויות הרכישה זה משהו אחר. חיים, אני מציע שאנחנו נשב ונלמד את כל התמונה, עלויות בבתי מלון, שכר דירה, כמה חברי כנסת יש. שאלתי כמה פעמים ולא קיבלתי תשובה לגבי מספר חברי הכנסת. לא קיבלת?

לא קיבלת כמה חברי כנסת לוקחים שכר דירה? שלושה.

אף פעם לא אמרו לי שלושה. זאת פעם ראשונה. במחיר היום הם לא יכולים להשיג דירות. אולי בגלל זה יש רק שלושה חברי כנסת. אני חושב שמי שמשיג היום דירה, זאת יכולה להיות מתנה אסורה. וכמה במלונות? תלוי אם יש לילה לבן. צריך לבחון את זה לפי חודשים. כמה חברי כנסת לנו במשך חודש בבית מלון. אין לי כאן את הנתון אבל הרבה. אני אשמח לקבל את הנתון הזה. בגלל לילות הפיליבסטר, אנשים שגרים פחות מ-120 קילומטרים הולכים לבתי מלון. כמעט כל חברי הכנסת בקדנציה הזאת. כל מי שהוא לא מאזור ירושלים. אם אפשר לדעת כמה עולה בממוצע חבר כנסת שגר בצפון והולך לבית מלון בימים יש מליאה ארוכה. כמה זה יוצא בחודש. חבר כנסת שמשלם שכר דירה, כמה זה יוצא לחודש.

אני אומר לך עכשיו. עכשיו זה ירד מסדר היום. ברגע זה, זה ירד מסדר היום. אני לא רוצה לפגוע במי שצריכים.

נעמה, את לא תעשי את זה עכשיו אחרי שאמרת את מה שאמרת.

אם אתה מסכים, בסדר גמור. זה לא הולך כך. ללכת לתקשורת ואז לבוא לכאן ולומר שלא נעים לך מעאידה, אז בוא תשים את זה על סדר היום. זה לא עובד כך. אני מבקשת, זה לא עניין של עאידה.

אם זה עניין של עאידה, אז עאידה חוסכת למדינה. אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק עם הצביעות הזו. אל תלכו לבתי מלון כי בעלי ההון מרוויחים כסף מבתי המלון. שאף אחד לא יעשה סיבוב. אגב, נעמה, איפה את לנה כשאת כאן? מדי פעם בלשכה. את מבינה שבית מלון הוא יותר יקר. אמרתי שאני מקבלת את מה שחיים אמר. אני לא בבית מלון ולא בדירה כאן. אני יכול לספור על האצבעות את מספר הפעמים שנשארתי. אני אמנם גר באשדוד אבל אני נוסע הביתה. גם אתמול אחרי הלילה שהיה נסעתי. אני לא בקיזוזים אלא נמצא כאן ויכולים להעיד על כך כל מי שנמצא כאן.

לראות את אשתי וחוזר כי זה יותר חשוב לי אבל זה בסדר, זה חשבון שלי. לכן אני רשאי לדבר על בית המלון או על הדירה. אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו מסתכל עליך ואומר שלא יפה וגם לא הגון לדבר על חברי הכנסת, על הדירות שלהם על המטר שהם מקבלים בדירה להשכרה כאן בזמן שאת ישנה בבית ממלון שעולה 2,000 שקלים ללילה.

כדי לגם זכור שחלק מאיתנו משלמים מחשבונם הפרטי גם את המים והחשמל דבר שלא צריך לשלם עבורו כששוהים בבית מלון. עמה, באת לעשות עלינו סיבוב? זה לא לעניין. אל תגיד לי שזה לא לעניין.

אני חושבת שכשאנחנו עומדים במצב בו על האוכלוסיות הכי מוחלשות לא מסתכלים, אז כדאי לשים את הזרקור הזה גם אם זה אומר לבוא לכאן ולהגיד את מה שאמרתי.

מקיימים כאן דיון מעמיק ביחד. בוא לדיון על שחיקת שכר דירה ומבחינתי כאילו משהו ייעשה. אני מעדכן. ביום ראשון נכנסתי לכנסת ועוד לא יצאתי. תשקול שיורידו לך את הימים ממעצר הבית. אופיר, אתה עובד בתנאי עבדות?

אני חושבת ששמת יעד לשבור את השיא של מקלב. בגלל זה אני סתם נשאר כאן.

אלקין ביקש את הרוויזיה והוא לא כאן. גם אני הגשתי איתו את הרוויזיה. הוא לא נמצא ואני מסיר את שלי. אם כן, הרוויזיה נדחתה וההחלטה בתוקף.

עכשיו בסעיף הראשון לגבי הנהג. הוועדה הציבורית מקבלת מעת לעת פניות מחברי כנסת ומיועצים פרלמנטריים ואין מה לעשות, בדברים האלה מדי פעם יש עניינים נקודתיים שעולים. הוועדה גם נפגשת עם כל חבר כנסת שמבקש להיפגש איתה. אגב, היום יש לה ישיבה והיא נפגשת עם שניים. היא עדיין מתקיימת? הוועדה הציבורית?

היא ועדה שוטפת. היא נבחרה לחמש שנים וכאשר מתעוררות סוגיות בין אם ביוזמתה ובין ביוזמת פניות אליה היא דנה. אפשר לפנות אליה גם בסוגיות של יועצים פרלמנטריים? ברור.

תודה. אגב, בשלהי הכנסת הקודמת נמצאים כאן חברי כנסת ותיקים שבטח זוכרים הייתה החלטה גדולה על יועצים פרלמנטריים. נכון, אבל עדיין יש בעיות עם חלק מהדברים.

הנושא שמונח כרגע בפניכם הוא גם עניין של נהג, דומה ליועץ פרלמנטרי, נושא שבא בעקבות פנייה שהגיעה לוועדה. היום יש חברי כנסת , אמנם מעטים מאוד, שזכאים לנהג בשל מוגבלות בניידות. גם מאובטחים. וגם מאובטחים.

מה אומר מוגבלות בניידות? למשל חברת הכנסת קארין אלהרר. חבר כנסת שמקבל קצבת ניידות, שהוא מוגבל בניידות. זה דבר לא נוגע למרבית חברי הכנסת אבל הוא חלק ההחלטה. היום כתוב שהנהג יועסק על ידי חבר הכנסת באותו אופן העסקה כמו היועצים הפרלמנטריים אבל יש הבדלים מסוימים בשכר ובתנאים. היום הוא מקבל שכר לא כמו יועץ פרלמנטרי אלא כמו נהג בשירות המדינה לפי הוותק שלו וגם התנאים שלו מתעדכנים לפי הנחיות נציבות שירות המדינה. מאחר ובאותה החלטה שהזכרתי של היועצים הפרלמנטריים שהתקבלה לאחרונה נעשה שם שיפור מסוים בתנאים, יכול להיות שיועץ פרלמנטרי ירוויח יותר מנהג כאשר מדובר בנהג ותיק. אם אני לא מדייקת במשהו, החשב יוכל להסביר. מאחר שבסופו של דבר מדובר באותו צוות של יועץ פרלמנטרי, הציעה הוועדה הציבורית שהנהג של חבר כנסת מוגבל בניידות או מאובטח יוכל לבחור האם הוא רוצה לקבל שכר כמו של נהג או כמו של יועץ פרלמנטרי עם הוותק שלו לפי כללי הוותק הרגילים. הנהג יוכל גם לשנות את הבחירה שלו באופן שייטיב עמו. כל שינוי כזה ייכנס לתוקף ב-1 לחודש לאחר שנמסרה ההודעה לחשב הכנסת הבחירה הזאת תהיה רלוונטית רק לעניין השכר והיא לא תשפיע על הבדלים אחרים בתנאי ההעסקה כמו למשל חלקיות משרה כאשר לפעמים יש נהגים שהם לא במשרה מלאה, יש להם זכאות מורחבת ללון במלון כי הם צמודים לחבר הכנסת, הם לא משתתפים בקורס יועצים וכולי. אלה הדברים. אני אקריא את הנוסח ואם החשב ירצה להוסיף משהו,

מוצע לתקן את סעיף 50(ה) להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים). בסעיף 50(ה)(4), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא: "(ג1)על אף האמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) הוא כלומר, הנהג רשאי להודיע לחשב הכנסת כי הוראות סעיפים 40(ט) ו-40(יא)(2) שזה ענייני השכר והאש"ל - יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו, במקום הוראות פסקת משנה (ב), ולעניין תוספת ותק, כאמור בסעיף 40(ט), יובאו בחשבון גם כל תקופות עבודתו כנהג של חבר כנסת, שר או סגן שר. הודעה כאמור תימסר עם תחילת עבודתו של הנהג והודעה משנה קודמת תחול החל ב-1 בחודש שלאחר מסירתה". הוראה דומה נקבעה גם לגבי סעיף 50(ו) שעוסק בנהגים של חברי כנסת מאובטחים. "על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), הוא רשאי להודיע לחשב הכנסת כי הוראות סעיפים 40(ט) ו-40(יא)(2) יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו, במקום הוראות פסקה (3), ולעניין תוספת ותק, כאמור בסעיף 40(ט), יובאו בחשבון גם כל תקופות עבודתו כנהג של חבר כנסת, שר או סגן שר. הודעה כאמור תימסר עם תחילת עבודתו של הנהג והודעה משנה קודמת תחול החל ב-1 בחודש שלאחר מסירתה". כלומר, אם לאחר שתתקבל ההחלטה הזאת ותהפוך להחלטה מחייבת יהיו בקשות, זה בעצם יחול מה-1 בחודש הבא. אי אפשר מעכשיו? בגלל שאלה ענייני שכר, הרעיון היה שזה יהיה צמוד לתחילת החודש. חיים, אפשר מה-1 בפברואר ולא מה-1 במרס? לא, אני לא יכול לעשות רטרואקטיבית. אנחנו עדיין בפברואר. לא רטרואקטיבית. מהחודש הזה. אני יכול. אם כן, התחילה של זה תהיה ב-1 בפברואר.

ככל שאתם מאשרים, זה רק כדי לתקן עיוותים שנוצרים בתוך הלשכה של חבר הכנסת בין עובדים שונים שעובדים באותו מקום.

נעבור להצבעה. מי בעד? 4. מי נגד?

הצבעה אושר אושר פה אחד. ההצעה התקבלה. תודה רבה. הישיבה נעולה.